אנחנו פותחים את הישיבה על הרביזיה בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת, של חברי הכנסת משה גפני ויצחק פינדרוס בנושא הצעת תקנות העונשין (הפסקת הריון) (תיקון), התשפ"ב-2022. חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה להציג? אני חושב שהנוהג הזה כשמפלגה,

אנשים לא מצליחים להוביל את האג'נדה שלהם בחקיקה לנסות ברגע האחרון וכחבר ועדה שמשתדל להיות פה בוועדה, להיות פה אפילו בדיון, הייתי חייב לרדת לדיון בוועדת הבריאות שהתקיים בו-זמנית. גפני ייצג אותך יפה. יוצגת יפה. זה כי פיצלתם את הוועדות לשניים את ועדת העבודה והרווחה פיצלתם לשניים, אז הייתי צריך לרוץ לוועדת הבריאות לסייע בהצעת חוק ולחזור חזרה לפה. אני חושב שזה לא ראוי. אני חושב שהדיון הזה הוא דיון שהוא במחלוקת. אפשר לא להסכים, אפשר כן להסכים, אפשר להסכים על פי מה מדינת ישראל פועלת בדברים האלה, על פי מה היא לא פועלת. זה בסדר גמור, מותר להתווכח, מותר לחשוב אחרת, אבל יש דרך איך לנהל דיון כזה בדבר כזה, ובמחטף שעושים, כמו שאמרתי, ברגע האחרון, ביום הכמעט אחרון של הכנסת, להביא ככה לוועדה מאתמול להיום תקנות כאלה, בלי דיון ראוי, אני חושב שזה לא נכון. לכן אני מבקש לפתוח את הדיון הזה ולקיים על זה דיון ראוי, ולא בצורה כזאת. אז אני אעלה להצבעה את בקשת פתיחת הרביזיה, מי בעד? מי נגד?

תודה רבה. ברכות לנשים ולמדינת ישראל. אנחנו נועלים את הדיון.

15:47.